בוקר טוב למי שישן יותר ולמי שישן פחות. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה.

י' בטבת התשפ"ב, 14 בדצמבר 2021. בוקר טוב לחברי הכנסת אלון טל ולימור מגן תלם ולכל